ראש הממשלה, כבוד נשיאת בית המשפט העליון, שרות ושרים,

בירושלים, לשכה שאני יושב בה כבר כמעט שבע

אומר יחזקאל על הנשיאים האידיאליים שבחזונו, "והארץ יִתנו לבית ישראל לשבטיהם". מכובדיי, חברות וחברי הכנסת העשרים-וארבע, לפני שש שנים, בצידה האחר של כהונתי כנשיא, הזמנתי את החברה הישראלית להכיר בשינוי העומק, בשינויים שמתרחשים בחברה הישראלית, שהובילו לשינוי פרדיגמה ממש: לא עוד מדורת שבט של רוב מובהק החולק מערכת ערכים ואמונות הומוגניות יחסית וסביבו קבוצות מיעוט החיות לצידו,

ארבעה שבטים הלומדים בארבע מערכות חינוך נפרדות, חיים על פי רוב בקהילות נפרדות ומתקרבים זה לזה בגודלם: שבט חילוני, שבט דתי, שבח חרדי ושבט ערבי. כולם ללא יוצא מן הכלל בנות ובני המקום. אם לא נשכיל למצוא מודל עדכני של ישראליות עכשווית שנותנת מקום לכל אחד ואחד משבטי ישראל, כך התרעתי אז, כשהצבתי מראה לפני החברה, אם לא נשכיל למצוא מודל של שותפות שיאפשר לנו לחיות כאן יחד מתוך כבוד הדדי זה לזה, מתוך מחויבות אחד לשני וערבות הדדית אמיתית, חוסננו הלאומי יעמוד בפני סכנה של ממש. מגפת הקורונה שהתרגשה עלינו בשנה האחרונה ושגבתה מאיתנו מחיר חיים יקר, נורא כל כך, ואף אילצה אותנו לשלם מחיר שעוד מוקדם לאמוד את היקפו כחברה וכיחידים, המגפה הבריאותית, כמו גם החברתית והכלכלית, הייתה לנו לקריאת השכמה, קדימון לסוג האתגרים שנידרש לעמוד בפניהם. במערכה מול הנגיף המידבק לא יכולנו לנצח איש-איש בביתו, איש-איש בקהילתו. נוכחנו עד כמה אנחנו תלויים זה בזה, עד כמה אנחנו זקוקים כל כך האחד לשני, עד כמה שותפי גורל אנחנו, בני השבטים השונים,

שנועדנו, נועדנו לחיות בארץ הזאת יחד, לחלוק את ההישגים וההצלחות ולעמוד יחד מול המשברים. יקירותיי ויקיריי, חברות

הכנסת העשרים-וארבע, אני מכיר את הבמה הזאת. אני מכיר את הבמה הזאת היטב, כן, את הפודיום הזה. אני מכיר אותם מקרוב, מקרוב מאוד. למעלה מ-20 שנה זכיתי לשרת את העם בישראל כחבר הכנסת, ומתוכן שבע שנים כיושב-ראש הכנסת, שבע כנסות

היום אני ניצב מול פרלמנט שפיזר את עצמו ארבע פעמים בתוך פחות משנתיים, פרלמנט שוויתר פעם אחר פעם על הזכות לתת אמון בממשלה. המחלוקות החוצות את החברה שלנו הן מחלוקות של אמת. רבות מהן הן מחלוקות לשם שמיים, אך לעיתים יש חובה להכריע גם במחלוקות קורעות, קשות וכואבות. המושבים שאתם יושבים עליהם, מכובדיי, גבירותיי ורבותיי, הם יקרי המציאות. הכוח שניתן בידיכם מול לחצני ההצבעה שלפניכם הוא עצום. העם בישראל נושא אליכם את עיניו ומצפה מכל אחד מכם לגלות מנהיגות, מנהיגות שיפה לשעה הנוכחית, מנהיגות הנאמנה לציבור שלה ולערכיו אבל גם יודעת לסמן לו גבולות ולהתוות לו את הדרך, מנהיגות שבטוחה בדרכה אבל רואה ביריב האידיאולוגי שלה לא אויב, חלילה, אלא שותף פוטנציאלי, מנהיגות שבתוך אווירת השבטיות יודעת להתרחק מבדלנות ומניכור, שאולי יפים לשעת קמפיין, אבל הרסניים, הרסניים, בבואנו לבנות מדינה ולהוביל עם, מנהיגות של שותפות

זו המנהיגות שהעם בישראל זקוק לה בעת הזאת, והדבר מצופה לא רק מחבר הכנסת וחברת הכנסת שעליהם מוטלת מלאכת הרכבת הממשלה או מהנשיא החדש או הנשיאה החדשה שתבחרו בשבועות הקרובים אלא מכל אחת ואחד מכם, נציגי הציבור ומנהיגיו. יקיריי, אני מאמין בעם הזה. אני מאמין בו מכיוון שזה הלקח שלימדה אותי ההיסטוריה, הרחוקה והקרובה. אני נולדתי בטרם קמה המדינה. בילדותי הייתי במאבק להקמתה, ואני הייתי ביום שבו הורם דגל ישראל לראש התורן, דגל המדינה היהודית והדמוקרטית. אני מאמין בו מכיוון שזה הלקח שלימדה אותי ההיסטוריה. אני מאמין בו מכיוון שהעם הזה הוכיח את כוחו בימי המגפה הזאת. אני מאמין,

האמינו גם אתם. האמינו בדבריו של יחזקאל הנביא: "הנה אני לֹקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד, וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם". היו ברוכים והצליחו למען עמנו בארצנו,

כל אזרחי ישראל החיים כאן יחד, שכך נקבע גורלם, ולא הייתה זו איזושהי גזרה, חלילה, שאנחנו חיים כאן יחד.

יושב-ראש הכנסת העשרים-ושלוש חבר הכנסת יריב לוין, אני מזמין אותך להצהיר ראשון הצהרת אמונים.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. בבקשה. תודה רבה לכבוד הנשיא. בהתאם לחוק, ייקרא עתה פרק קכ"ב בתהילים. אני פותח במסורת שלפיה הקריאה תהא מספר תנ"ך השייך לאחת מקהילות ישראל. הקריאה בישיבה זו של הכנסת תהא מספר תנ"ך בן 130 שנה. הספר שימש את יצחק קצנלסון הי"ד, אשר לימד תנ"ך במחתרת בימי השואה במחנה ויטל שבצרפת. הספר שרד בזכות תלמידתו רות אדלר, והוא נמצא למשמרת עולם במוזיאון לוחמי הגטאות.

קכ"ב בתהילים מפי שדר הרדיו איזי מן: "שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית ה' נלך. עמדות היו רגלינו בשערייך ירושלם. ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו. ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם ה'. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אהביך. יהי שלום בחילך, שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך". קטעים מההכרזה על הקמת מדינת ישראל, בקולו של דוד בן-גוריון, יושב-ראש מועצת העם, ביום ה' באייר התש"ח, 14 במאי 1948: "בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות,

על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות,

לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם היהודי העצמאי בארצו." כבוד נשיא המדינה ראובן ריבלין, כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כבוד נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ומר דוד חיות, כבוד יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים-וארבע השופט עוזי פוגלמן, שרי הממשלה, מנכ"ל הכנסת, מזכירת הכנסת, אורחים יקרים, חברות וחברי הכנסת העשרים-וארבע, אזרחי ישראל אמרו את דברם. הקולות נספרו והמושבים בכנסת חולקו. לכאורה תם, אך ספק רב אם נשלם. ארבע מערכות בחירות בתוך שנתיים. מעבר לנזק שיש בכך לתפקודה השוטף של המדינה בכל התחומים, טמונה בכך גם סכנה גדולה של אובדן אמון הציבור במערכות השלטון ובשיטה הדמוקרטית עצמה. חסרונותיה של הדמוקרטיה רבים, ובהם גם הקושי להגיע להסכמה שתאפשר כהונה ארוכה ויציבה של מוסדות השלטון הנבחרים, אך הדמוקרטיה הייתה ועודנה טובה בהרבה מכל שיטה אחרת. היא טובה משלטון טוטליטרי של גנרלים הרומסים בכוח הזרוע את רצון העם, היא טובה משלטון של פקידי ציבור המשתמשים בכוחם כדי להשפיע על זהות הדרג הנבחר או לסכל את מדיניותו, היא טובה משלטון השופט המתערב בחוסר סמכות בחקיקה, ובפרט בחוקי-היסוד. על הכנסת לעמוד על משמר מעמדה, על משמר הדמוקרטיה. חוסר היציבות שאנו עדים לו מעצים זאת אף יותר. דווקא משום כך, האחריות המוטלת עלינו להשיב את היציבות ולהקים ממשלה היא גדולה במיוחד. ישראל זקוקה לממשלה. ישראל זקוקה לממשלה יציבה. ממשלה יציבה דרושה לשם המשך המאבק בנגיף הקורונה ובהשפעותיו. היא נחוצה נוכח המציאות הביטחונית המורכבת, ובפרט לשם בלימת תוכניות הגרעין והטרור של איראן. ממשלה יציבה הכרחית להזנקת הכלכלה, לחיזוק ההתיישבות בכל חלקי הארץ ולמיצוי ההזדמנויות המדיניות להרחבת מעגל השלום. היא הכרחית כדי לעצור את גלי הפשיעה והאלימות הפוגעים בעוצמה רבה בכל אזרחי ישראל, ובפרט בחברה הערבית. משנתקבלה הכרעת הציבור, ומשעה שמלאכת הרכבת הממשלה הוטלה על ידי הנשיא, אני קורא לכל ראשי המפלגות ולכל חברי הכנסת לשים סוף לחרמות ולפסילות האישיות, להניח את המשקעים האישיים בצד ולהקים ממשלה יציבה הנשענת על רוב פרלמנטרי מוצק. זה אפשרי, אם רק יהיה רצון טוב. ראוי שנזכור כי למרות המחלוקות,

בכנסת היוצאת, הכנסת העשרים-ושלוש, היו רגעים לא מעטים של עשייה משותפת. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, הובלת בנחישות את המאבק הקשה בנגיף הקורונה וזכינו בכך שישראל נמצאת בראש המדינות השבות לחיים בשעה שבמדינות רבות אחרות הנגיף עדיין מכה באכזריות.

בכנסת, אישרנו החלטות לא פשוטות שנדרשו לצורך המאבק בנגיף, ובצידן חבילות סיוע לעצמאים ולשכירים שפרנסתם נפגעה בשל המשבר. זכינו בכנסת הקודמת לאשר ברוב גדול שני הסכמי שלום היסטוריים שהובאו בפנינו על ידך, עם איחוד האמירויות הערביות ועם בחריין. אני מאמין שגם בכנסת הזאת אפשר למצוא את המשותף. אפשר לפעול ביחד למען מדינת ישראל, לטובת בניין ארץ ישראל, עבור כלל אזרחי ישראל. חברות וחברי הכנסת, זכות גדולה מאין כמוה נפלה בחלקנו להיות בין 120 נבחרי העם. אני זוכר את ההתרגשות שאחזה בי כאשר נכנסתי לאולם המליאה לאחר שנבחרתי לראשונה לכנסת לפני כ-12 שנה. התרגשות זו אוחזת בי, ובעוצמה, גם היום. הכהונה בכנסת היא לא מובנת מאליה, היא הדבר הכי לא מובן מאליו שיכול להיות. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל העת מה הופך אותנו ראויים לזכות הזאת, לייצג כאן את תשעת מיליון אזרחי ישראל. קיבלנו מידי אזרחי ישראל את ההזדמנות להגשים את חלום הדורות, החלום לזכות לפרלמנט עצמאי במדינה יהודית, החלום לקיים פרלמנט אשר החלטותיו מתקבלות בדרך שוויונית על ידי נציגיהם הנבחרים של כלל אזרחי המדינה. אבל המנדט שקיבלנו אין פירושו שהכול מותר. ההפך הוא הנכון. אני קורא, ואף מפציר בכל אחת ואחד מאיתנו, לנהוג באחריות ובאופן מכובד, להשמיע כל עמדה וכל ביקורת בנחישות וללא מורא אך בשפה ראויה ובדרך מכבדת האחד כלפי השני וכלפי כל אדם באשר הוא. הרוב המוחלט של חברי הכנסת מוכיחים מדי כהונה שהדבר אפשרי וכי דברי חכמים אכן בנחת נשמעים. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לברך אתכם על בחירתכם. ברכה מיוחדת לחברות ולחברי הכנסת החדשים. אנחנו מתרגשים, חדשים וגם ותיקים, וטוב שכך. אחרי הכול, ורגע לפני שהוויכוחים והמאבקים מתחילים במלוא עוזם, כדאי שנזכור כי בסופו של דבר אנחנו רק בני אדם, שליחי העם, ולא מורמים מעם. אני מאחל לכנסת העשרים-וארבע כהונה פורייה, ואם אפשר, גם ארוכה. חברות וחברי הכנסת, נעבור מכאן להצהרת האמונים. חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, וכל אחד, בהיקרא שמו, יצהיר: "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". וזהו נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת הנבחרים, וכל אחד, בהיקרא שמו, יצהיר: "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) תודה. משה אבוטבול, מתחייב אני סמי אבו שחאדה אני מתחייב להמשיך את המאבק למען דמוקרטיה, צדק ושוויון למען כל האזרחים במדינה. אוה. חבר הכנסת אבו שחאדה. חבר הכנסת אבו שחאדה, יהיה מספיק זמן. אתה חושב שהקדנציה תהיה כל כך קצרה שלא תספיק לומר שום דבר במהלכה? אפשר לשמור את זה למועד אחר. אני מבקש שתחזור, חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. אני מבקש שתחזור על המילים: "מתחייב" אני מבקש שתקום ותחזור על המילים "מתחייב אני", כי אחרת ההצהרה אינה תופסת. כן. תחזור על המילים "מתחייב אני", כי אחרת ההצהרה שלך לא תתפוס. אני מתחייב להמשיך, למען דמוקרטיה, טוב, תודה. חבר הכנסת אבו שחאדה, שב, בבקשה. הצהרת האמונים שלך לא תפסה.

מזכירת הכנסת, אנא, להמשיך. תודה רבה.

חבר הכנסת אבו שחאדה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. שב מייד, שב מייד. תודה רבה. בבקשה, מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, מתחייב אני ניר אורבך, מתחייב אני ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

קארין אלהרר, מתחייבת אני סעיד אלחרומי, מתחייב אני זאב אלקין,

דוד אמסלם, מתחייב אני אופיר אקוניס,

משה ארבל,

רפואה שלמה. יגיע, יגיע עוד מעט. (קוראת בשמות

מתחייב אני בנימין זאב בגין,

אוריאל בוסו, מתחייב אני חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, מתחייב אני דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, מתחייב אני מירב בן ארי, מתחייבת אני רם בן ברק,

איתמר בן גביר, מתחייב אני בושה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב בן צור, מתחייב אני נפתלי בנט,

עמר בר לב, מתחייב אני אורנה ברביבאי, מתחייבת אני קרן ברק, מתחייבת אני ניר ברקת, מתחייב אני יאיר גולן, מתחייב אני מאי גולן, מתחייבת אני איתן גינזבורג, מתחייב אני יואב גלנט, מתחייב אני גילה גמליאל, מתחייבת אני מאזן גנאים, מתחייב אני בנימין גנץ, מתחייב אני משה גפני,

אברהם משה דיכטר,

גלית דיסטל,

אריה מכלוף דרעי, מתחייב אני ניצן הורוביץ, מתחייב אני צחי הנגבי, מתחייב אני יועז הנדל,

שרן מרים השכל, מתחייבת אני מיכל מרים וולדיגר, מתחייבת אני מכלוף מיקי זוהר, מתחייב אני תמר זנדברג, מתחייבת אני ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, מתחייב אני אחמד טיבי, מתחייב אני חילי טרופר, מתחייב אני דסטה גדי יברקן, מתחייב אני אלי כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן, מתחייבת אני מתן כהנא,

אני עופר כסיף מתחייב אני להיאבק נגד הגזענות והגזענים ולמען, חבר הכנסת כסיף,

אזרחי ישראל, מזכירת הכנסת,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר כץ, מתחייב אני חיים כץ, מתחייב אני ישראל כץ, מתחייב אני רון כץ, מתחייב אני יוראי להב הרצנו, מתחייב אני מיקי לוי, מתחייב אני אורלי לוי אבקסיס, מתחייבת אני אביגדור ליברמן, מתחייב אני יעקב ליצמן, מתחייב אני יאיר לפיד, מתחייב אני אמילי חיה מואטי, מתחייבת אני פטין מולא,

מרב מיכאלי, מתחייבת אני יוליה מלינובסקי, מתחייבת אני מיכאל מלכיאלי, מתחייב אני אביגדור מעוז, מתחייב אני אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, מתחייבת אני יעקב מרגי, מתחייב אני בנימין נתניהו, מתחייב אני יואב סגלוביץ' מתחייב אני יבגני סובה, מתחייב אני אופיר סופר, מתחייב אני אורית מלכה סטרוק, מתחייבת אני עידית סילמן, מתחייבת אני בצלאל יואל סמוטריץ' מתחייב אני אוסאמה סעדי, מתחייב אני גדעון סער, מתחייב אני מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה מתחייב להיאבק נגד חוק הלאום, מספיק כבר, תיאבק נגד תומכי טרור. הביתה.

מזכירת הכנסת, הצהרת האמונים כמובן אינה תופסת. כך גם לגבי ההצהרה של חבר הכנסת כסיף,

אזרחי ישראל, תודה רבה. נא לשמור על השקט. נא לשמור על השקט. תודה רבה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת)

מתחייב אני עודד פורר, מתחייב אני יצחק פינדרוס,

מאיר פרוש, אינו נוכח עיסאווי פריג'

אורית פרקש הכהן, מתחייבת אני אביר קארה, מתחייב אני אלכס קושניר, מתחייב אני יואב קיש, מתחייב אני גלעד קריב,

שלמה קרעי, מתחייב אני מירי מרים רגב, מתחייבת אני שמחה דן רוטמן, מתחייב אני עידן רול, מתחייב אני יעל רון בן משה, מתחייבת אני מוסי רז, מתחייב אני יואל רזבוזוב, מתחייב אני אפרת רייטן מרום, מתחייבת אני ג'ידא רינאוי זועבי, מתחייבת אני יפעת שאשא ביטון, מתחייבת אני אלון שוסטר, מתחייב אני יובל שטייניץ, מתחייב אני קטי קטרין שטרית, מתחייבת אני אלעזר שטרן, מתחייב אני עמיחי שיקלי, מתחייב אני רם שפע,

נירה שפק,

אילת שקד, מתחייבת אני עאידה תומא סלימאן מתחייבת להיאבק בכיבוש, חברת הכנסת עאידה סלימאן, תודה.

הדרך הכי טובה היא פשוט לא להתייחס. השרה רגב, אין צורך להתייחס. פשוט לשמור על השקט ונוכל להמשיך. אם הצהרת האמונים שלהם לא תופסת, להוציא אותם מהמליאה. ההצהרה לא תופסת, הם לא חברי כנסת. אדוני, משפטית, הם לא חברי כנסת. הם לא צריכים להיות כאן. שב בשקט. שב בשקט, התחלת לנהל פה את העניינים, נא לשבת. חבר הכנסת בן גביר, נא לשבת. תודה רבה.

ממשיכים. הם לא יכולים להיות כאן, צאו

(קוראת בשמות חברי הכנסת) פנינה תמנו, מתחייבת אני משה ארבל,

בושה. באמת בושה. פשוט בושה. שילכו לפרלמנט הפלסטיני. (שירת התקווה) יציאת נשיא המדינה. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא